אני עובר לסעיף הבא בסדר-היום, שהם בעצם שני סעיפים, דיון מהיר בנושא: "הסדרת נושא הטבות המס ליישובים בפריפריה". אדוני היושב-ראש, הדיון המהיר נדחה. חברי הכנסת ביקשו למשוך אותו והם לא נמצאים פה. אין דבר כזה שהוא